שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת הדיונים של הכנת חוק ההסדרים בתקציב המדינה. זה אחד החוקים הכי גדולים, הכי מורכבים והכי משמעותיים שהוועדה טיפלה וקידמה, מה שמכונה בעגה הציבורית כרפורמת הבנקאות הפתוחה ובעגה המשפטית פרק